אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. על סדר היום, בקשת הממשלה להקדמת הדיון בהצעת חוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע (תיקון מס' 3), התשפ"א-2021 בכל הקריאות. גיא גולדמן בבקשה, קפצת מוועדת כספים לוועדת הכנסת, בסוף הישיבה נעביר מכתב מיוחד למ"מ מנכ"ל משרד האוצר ולשר האוצר על חירוף נפשך, שאתה עומד מול הפוליטיקאים על כל בקשה שהם רוצים להעביר. אני אגיד לך למה הוא עשה את זה, הוא פחד שהולכים לדון על תקציב הבחירות החמישיות. בוועדת כספים דנים על תקציב ועדת הבחירות המרכזית, צריך לרוץ לשם. בבקשה אדוני. לפניכם תיקון לחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע, הצעת חוק שמכילה מספר תיקונים מקצועיים בתחום הביקורת והגבייה. לעניין הדחיפות, צריך לזכור שחוק מיסוי רווחים ממשאבי טבע לא תוקן מאז 2011 בתחום הגז, בוודאי לא תיקונים משמעותיים והפערים שצברנו שם בשנים שעברו הם פערים של כלי אכיפה אלמנטריים שיש במס הכנסה, למשל סעיף עסקה מלאכותית שיש בחוק הזה, סעיף קנס גרעון. דברים שהם בסיסיים בעולם השומה והביקורת במס הכנסה שחלים על כל עסק בפקודת מס הכנסה, מצאנו לנכון להכיל אותם גם במיסוי רווחים ממשאבי טבע. חבות בהיטלים הופכת להיות רלוונטית יותר ויותר בעת הזו. החיכוכים עם הנישומים הם חיכוכים שגדלים ואנחנו צריכים את הכלים האלה כדי לקבוע את היטלים כפי שמצופה מאתנו. מה משמעות שלושת החודשים שדברת עליהם? אמרת שמשווים את זה למה שיש היום לחברות אחרות. יש מספר סעיפים, למשל עסקה מלאכותית, סעיף 86 לפקודת מס הכנסה. בעולם המסים יש מה שנקראAnti-avoidance Rules אלה סעיפים שמאפשרים לרשות המסים, לפקיד השומה להתעלם מעסקה מסוימת שנישום רצה לבצע אך ורק למטרות הפחתת המס שהוא צריך לשלם. זו פרקטיקה שמקובלת בעיקר בחברות גדולות שיש להם משרדי ייעוץ בעלי מומחיות והם יודעים לבנות מבנים כאלה של הלוואות של עסקאות שנועדו לטשטש את העקבות של ההכנסה. הכנסה חייבת שנצמחה בשנת מס מסוימת. רשות המסים צריכה את הכלים האלה כדי לגבות את מס האמת. מקובל בהרבה מדינות בעולם לייצר קרן, תקן אותי אם אני טועה, מתוך החובות האלה שאתה מדבר עליהם, לטובת הציבור, לטובת פנסיות. בשנים האחרונות זה לא קורה כי יש לקונה בחוק. מה שאתה בא להציע זה למלא את הלקונה הזו כדי שניתן יהיה לגבות את אותם המסים, מדובר פה במיליארדים, כדי שהכספים האלה יהיו לטובת הציבור, לטובת פנסיות ודברים מהסוג הזה. מדובר במשהו חברתי מאוד חשוב. אחד הצעדים הנוספים בתיקון זה הקדמת הגבייה לנישומים לחברות שבוחרות לנהל הליך משפטי מול רשות המסים. כפי שאמרתי, יש להם יכולת, משרדי ייעוץ, הם לעיתים מחזיקות בעמדות מס קיצוניות, אגרסיביות שלא עולות בקנה אחד עם החוק. כיום, הליך הגבייה מושהה עד לתום ההליכים בבית המשפט והאוכלוסייה הזו מעסיקה את רשות המסים ואת הפרקליטות וגוזלת משאבים רבים מהמדינה בניהול הליכים, שבעיניים שלנו הם הליכי סרק. אנחנו כמובן מאפשרים להליכים האלה להתנהל, כל נישום יוכל לערער לבית משפט על שומה שנקבעה לו, אבל חובת התשלום תחול עם תום הבירור המנהלי של המחלוקת ולבירור המנהלי הזה יש הרבה שכבות, יש הסגה, יש שלבים שונים, יש דיונים. זה לא משהו שנעשה במהירות או בגחמה. ברגע שהדיון המנהלי ימוצה, תחול חובת התשלום ומי שרוצה יערער והמחלוקת תתנהל במקביל בבית המשפט. במילים אחרות מסתתרת פה בשורה גדולה. קרן העושר היא בשורה גדולה לאזרחי ישראל. עד היום, בגלל הסעיף הזה, קרן העושר לא מתמלאת. הקרן ריקה בגלל הפטנט הזה שהחברות מצאו ולא אפשרו להשלים את ההליך. אני אומרת את זה כי אני מניחה ויודעת שיהיו לא מעט לוביסטים שיפעילו הרבה מאמץ נגד החוק הזה. צריך שיהיה מובן שיש פה נושא חברתי, ציבורי קריטי, איך ממלאים את קרן העושר ואיך נותנים תמריץ שלילי לגרירת תהליכים משפטיים. היום לחברות יש אינטרס לגרור תהליכים משפטיים עד אין סוף ועכשיו יהיה להם פחות אינטרס. זה כאילו הופך את נטל הראיה. אנחנו צופים שגביית הסכומים שאינם במחלוקת תגדל כתוצאה מהמלך הזה. יהיה ניתן לפתור את המחלוקות ולנהל את הגבייה בצורה טובה. יש לא מעט חוקים שנדחו בגלל הבחירות, כדי שדברים לא יראו

אני מופתע לשמוע שמדובר פה על מיליארדים, על היקפים מאוד גדולים של הכנסה למדינה ממשאבי טבע ושאנחנו מבקשים שנאשר את זה לכל הקריאות, בלי בקרה. לא, לא. אנחנו לא מאשרים את זה פה. הממשלה מבקשת להקדים את הדיון. הקדמת הדיון היא מיום רביעי להיום. אם נחליט לא לאשר, הדיון יעלה גם בלי האישור ביום רביעי הקרוב. לגבי הקריאה השנייה, המשמעות היא שאחרי שוועדת הכספים, ככל שתסיים את העבודה על החוק, במקום שזה ישכב יום בין סיום הדיון בוועדת הכספים לבין המליאה, אנחנו מקצרים את המועד. זה ממש טכני. אני גם רוצה להרגיע אותך זה לא הדיון של כמה כסף, הוא אומר שאין כלים לגבות. בגלל שמדובר בחברות מאוד גדולות, חלקן בין לאומיות, היו לנו דיונים וראינו שהם יודעים להסתדר, אנחנו רוצים לתת כלים לגבות את מה שכבר הוחלט בוועדת ששניסקי וכל מה שעברנו כבר. סיימנו את הדיון העקרוני עכשיו מדובר בכלים. העניין שהחברות, מכיוון שהן מסיגות על הסכומים שהם מבקשים מהם, יש סעיף בחוק שאומר שכל עוד אין הסכמה על הסעיף הן לא צריכות לשלם. יש פה כסף שבטוח מוסכם. נניח שהמדינה אומרת שצריך לשלם 300 מיליון על הרווחים ואומרת החברה, מה פתאום, רק 200 מיליון. על 200 יש הסכמה? תשלמו את ה-200 ונתווכח על ה-100. היום גם את ה-200 הם לא משלמים. אז הקרן ריקה. זו קרן העושר שכולם דברו עליה, שהולכת לחינוך הילדים והיא ריקה. נעבור להצבעה, מי בעד הקדמת הדיון בחוק הזה בכל הקריאות, שירים את ידו. הצבעה

6 נגד,

אושר הבקשה להקדמת הדיון בחוק בכל הקריאות אושרה. אני מודה לחברים על ההשתתפות יום טוב.

בשעה 11:15.